בוקר טוב, דיון שני בוועדת הכלכלה בנושא הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)(איסור שיט סביב אסדת כריש). הגז הטבעי הוא נכס למדינת ישאל, והתשתיות עבורו מפותחות. יש אסדות שעובדות ומייצרות גז גם למדינה וגם למדינות אחרות, ועכשיו אנחנו לקראת התחלת הפעילות של אסדת כריש. כמו באסדות אחרות שבהן היו כללי שמונעים שיט מסיבות בטיחותיות ומינהליות במרחק שהוא סביר ומידתי על פי החוקים הבין-לאומיים, אסדת כריש מתמקמת במים הכלכליים של ישראל, ואנחנו פה בעצם מציעים לאפשר איזשהו רדיוס של כקילומטר סביבה, של בקרה בטיחותית אזרחית של כל כלי שיט. זה עיקר ההצעה, נא להציג את זה בקצרה, בבקשה.

אדוני, עוה"ד בילי בירון, הממונה על הייעוץ המשפטי ברשות הספנות והנמלים, משרד התחבורה. אני אציג באופן כללי את המסגרת המשפטית של התקנות הללו. אבל קצר.

אני מקווה שלא הבאת הארכות. בסדר גמור. מכוח תקנות שעת חירום, החוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום, מוסמכת שרת התחבורה או גורם אחר שהיא העבירה אליו את סמכויותיה בהתאם לתוספת לחוק, ככל שהיא רואה צורך בכך מטעמים שבביטחון המדינה או שבקיום אספקה ושירותים חיוניים, להורות שורה של הוראות לגבי כלי שיט. כמו שאדוני הסביר בפתח הדיון, מכוח אותן סמכויות באמת נקבעו אזורים אסורים לשיט סביב אסדות בתחומי המדינה. לאחר שהשרה, או השר הרלוונטי באותה עת, השתכנעו שקיים צורך בכך מטעמים שבביטחון המדינה, או שבקיום אספקה ושירותים חיוניים. כך גם במקרה הזה, הונחו בפני השרה חוות דעת של חיל הים ושל משרד האנרגיה שביססו את הצרכים הללו. ככל שזה נדרש, נמצאים פה נציגים של חיל הים שיכולו לבסס - - - תודה. אני חושב שזה מובן, סביר והגיוני, זה נוהל שהתקיים גם לגבי אסדות אחרות, ואנחנו פשוט מחדשים נוהל לאסדה חדשה. יש מישהו שמתנגד להצעה הזאת?

אני מבקש לעבור להקראה, ואם יהיו הערות מהותיות בתוך ההקראה,

נא להקריא בבקשה. אני רק אומר לפני תחילת ההקראה, שאנחנו העברנו, הייעוץ המשפטי לוועדה, הערות לנציגי הממשלה, ובשל קוצר הזמנים לא עלה בידיהם להעביר נוסח מתוקן לדיון היום,

אני מציע שאני אקרא ואסב את תשומת הלב לתיקונים לאורך ההקראה, ככל שיהיה צורך. מצוין, נא להקריא. אני מבין שזה 3-2 עמודים, להקריא ברצף ואם יהיו הערות מהותיות בזמן ההקראה, להעיר אותן,

כן, צריך יהיה גם להסביר כמובן. כמובן, להקריא ולהסביר, כמו תמיד. הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט סביב אסדת כריש), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2(6),

7(ג), 8ב ו-22 בתוספת לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) , התשל"ג-1973, ומאחר שאני רואה צורך בכך מטעמים שבביטחון המדינה ושבקיום אספקה ושירותים חיוניים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מורה לאמור: הגדרות 1. בהוראות אלה "אזור אסור לשיט" שטח במרחק 500 מטרים משוליה החיצוניים של האסדה, שהוא ברדיוס של 1,500 מטרים המקיף את מיקום האסדה, המסומן בעיגול בצבא שחור במפה שבתוספת, "אמצעי השליטה",

"הבעלים הרשום", "החזקה" ו-"כלי שיט זר" כהגדרתם בחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005, N 33° 12’’ 14″, E 34° 17’’ 04″; "הרשות המאשרת" מפקד חיל הים של צבא ההגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לעניין הוראות אלה,

אנחנו חשבנו שראוי שיהיה סעיף אופרטיבי לעניין הרשות המאשרת, ושגם יהיה פרסום של מי בעצם יוסמך ככל שזה לא מפקד חיל הים, לרבות גם הוספת פרטי התקשרות, מכיוון שמדובר בגורם צבאי, שיהיו גם גורמים אזרחיים שאמורים להיות איתו בקשר. אני אגיע לכך בסעיף אופרטיבי שאני אקרא בהמשך, כרגע ההגדרה של הרשות המאשרת להצעתנו תהיה כמשמעותה בסעיף 3, אנחנו נגיע אליו תכף. "חוק הנפט" חוק הנפט, השתי"ב 1952, "שליטה" היכולת של גורם להורות על תפעולו של כלי השיט הזר, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת כאמור הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בבעלים הרשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, מכוח תקנון הבעלים הרשום או התאגיד האחראי לתפעולו של כי השיט, מכוח חוזה בכתב או בעל פה או באופן אחר, או מכל מקור אחר, ולמעט יכולת כאמור הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד, לעניין הגדרה זו בלי לגרוע מכלליות האמור, חזקה היא כי גורם הוא בעל יכולת להורות על תפעולו של כלי שיט אם הוא מחזיק בשיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו בבעלים הרשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, או שבידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות של הבעלים הרשום או של התאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, למעט החלטות שעניינן הנפקה של אמצעי שליטה בבעלים הרשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט או החלטות שעניינן מכירה או חיסול של רוב עסקי הבעלים הרשום או התאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט או שינוי מהותי בהם, לשם בחינת היכולת של גורם להורות על תפעולו של כלי שיט, יראו את ההחזקה של כמה גורמים באמצעי שליטה בתאגיד רשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, במצטבר, כהחזקה של גורם אחד, ויראו את יכולת ההשפעה של כמה גורמים על תפעולו של כלי השיט, במצטבר, כיכולת של גורם אחד, "תפעול" ציוות כלי השיט באנשי צוות, ותפעולו של גוף כלי השיט, מערכותיו ומתקניו. זה סעיף ההגדרות. האם תוכלו רק לומר במשפט לגבי ההגדרה של שליטה, שהיא מאוד מורכבת ומסוברת? איך מתנהלת השליטה? לא, להסביר בעצם את ההגדרה הזו, של שליטה. של איסור שיט הבאה בתור? של הגדרת שליטה שהקראתי.

אדוני, מדובר בהעתקה בעצם של ההגדרה "שליטה" כפי שהוא קבועה אצלינו בחקיקה ימית אחרת, כאשר היא נועדה להרחיב את השליטה. המקור להגדרה הזאת הוא בחוק הספנות כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי, כאשר אנחנו מייחסים שליטה גם אם כלי השיט רשום תחת גורם זר, אבל היכולת לתפעל את כלי השיט מוקנית לגורם האחראי, כי זה דבר שמאוד מקובל בעולם הספנות, שכלי שיט רשום על ידי גורם אחד - - - יש לכם נוהל כזה והוא לא מיוחד לאירוע הזה? לחלוטין לא.

מבחינת ההגדרה של "אזור האסור לשיט", איך נקבעו בעצם המרחקים?

המרחקים, אדוני, נקבעו לפי הדין הבין-לאומי, ניתן לקבוע את המרחקים מהאסדה על ל-500 מטרים מקצותיה החיצוניים של האסדה. היות שהאסדה הזאת היא מתקן שנמצא בים, הוא מתקן קצת שונה, הוא לא כלי שיט רגיל, מדדנו את המרחקים מהאזור שבו כלי שיט שעשוי להגיע למרחב יהיה בסיכון מבחינת הפגיעה בו. זה נמדד בעצם מהמקום שבו שרשראות העוגנים של האסדה שמחברים אותה לקרקעית הים עלולים לסכן את אותו כלי שיט שיבוא. הגענו לחישוב שבעצם מדבר על עומק שמגיע לקילומטר אחד ממרכז האסדה, ועל זה בעצם הדין הבין-לאומי מתיר לנו לצרף עוד 500 מטרים. זה שורש הסעיף. בסדר גמור. אתה רוצה להצביע על הסעיף הזה? בוא נצביע על הכל, בוא נגמור ונצביע על הכל.

איסור שיט 2. הבעלים הרשום של כלי שיט או קברניטו לא ישיט כלי שיט באזור האסור לשיט, אלא באישור מראש מאת הרשות המאשרת, ובתנאים שהורתה עליהם.

אנחנו מבקשים להוסיף "אם הורתה על תנאים כאמור" מכיוון שלא בהכרח יהיו תנאים. הבעלים הרשום של כלי שיט או קברניטו לא יפליג בכלי שיט באזור האסור לשיט, אלא באישור מראש מאת הרשות המאשרת, ובתנאים שהורתה עליהם. גם כאן אנחנו נוסיף "אם הורתה על תנאים כאמור". סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם על אדם או תאגיד שבידיו הזכות להורות במישרין או בעקיפין לתאגיד שהוא הבעלים של כלי השיט על הדרך להפעלת זכויות התאגיד בכלי השיט כאמור, ושהשליטה בכלי השיט בידיו. סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם על אזרח ישראלי, יחיד היושב בישראל או תאגיד ישראלי שהוא חוכר כלי השיט הרשום במדינת חוץ. את התיבה "רשום במדינת חוץ" אנחנו מבקשים למחוק,

כדי שתהיה בו בעצם תחולה גם על תאגיד שחוכר כלי שיט שרשום בישראל. האיסורים הקבועים בסעיפים קטנים (א) עד (ד) לא יחולו על צבא הגנה לישראל, על משטרת ישראל, על מפקח הגנת הסביבה שמונה מכוח חוק הגנת הסביבה, (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א 2011, על פקח לשמורות טבע ולערכי טבע מוגנים שמונה מכוח חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 1998 - - - כאן אנחנו נוסיף: "לשם מילוי תפקידיהם לפי החוקים האמורים".

ההחרגה היא רק כמובן שהמפקחים ממלאים את אותם תפקידי פיקוח, ואנחנו נתקן את ההפניה לחוק גנים לאומיים, ההפניה הנכונה אמורה להיות לאיזה סעיף? 58. אוקיי.

אני רק רוצה להעיר משהו. נירית אהרון, רשות הטבע והגנים. גם ההגדרה "פקח לשמורות טבע ולערכי טבע מוגנים" היא לא הגדרה נכונה.

צריך לומר "פקח שמונה לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים". בסדר גמור. תודה. אני ממשיך לקרוא: - - - ועל בעל זכות נפט מכוח חוק הנפט בשטח האסור לשיט או על נותן שירותים לבעל זכות נפט כאמור, בכפוף לכך שכל השטה של כלי שיט או הפלגה בו על ידיהם באזור האסור לשיט ייעשו בתיאום מראש עם הרשות המאשרת - - - ולגבי בעל זכות נפט כאמור, גם בכפוף לתנאים שהורה עליהם קצין מוסמך כהגדרתו בחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים התשנ"ח 1998, לפי סעיף 10 לחוק האמור. אנחנו נוסיף כאן: "אם הורה על תנאים כאמור".

למעשה החריגים האלה חלים כל עוד ההשטה או ההפלגה ייעשו בתיאום מראש עם הרשות המאשרת, ורק לגבי בעל זכות נפט שהוא גורם מונחה לפי חוק הסדרת הביטחון, גם בכפוף לתנאים שעליהם הורה הקצין המוסמך. על אף האמור בסעיף קטן (ה), ראתה הרשות המאשרת כי טעמי ביטחון מחייבים זאת, היא רשאית להודיע לבעל זכות נפט מכוח חוק הנפט או לנותן שירותים לו כי האיסורים הקבועים בסעיפים קטנים (א) עד (ד) יחולו עליהם לפרק זמן שתורה, כל עוד טעמי הביטחון האמורים מתקיימים. אתם רוצים להוסיף משפט של הסבר? אם צריך הסבר פה לסעיפים. יש לכם מה להוסיף?

הסבר לעניין - - - זה גם חלק מהדברים השגרתיים שעשיתם באסדות אחרות? יש פה משהו שונה?

השוני היחיד כאן הוא ההחרגה שניתנה לפקחים שמונו מכוח חוק הגנת הסביבה, ופקחים לשמורות טבע שמונו מכוח חוק הגנת הטבע. אלה הם החריגים היחידים שהוספנו כאן לבקשת הגופים הרלוונטיים. ובעקבות הערות הציבור. בסדר גמור. כן, בקשה שלהם בעקבות פרסום שלנו להערות הציבור. בואו נגמור את ההקראה.

עכשיו סעיף 3 שבנוסח שבפני הוועדה הוא שמירת דינים, אנחנו נעגן בו את תפקידי הרשות המאשרת. אני אקרא כסעיף אופרטיבי בעצם ולא כהגדרה, הסעיף יקבע כדלקמן: תפקידי הרשות המאשרת 3. מפקד חיל הים של צבא ההגנה לישראל או קצין שהוא הסמיך לכך יהיה הרשות המאשרת לעניין הוראות אלה. רשות הספנות והנמלים תפרסם הודעה בדבר הסמכה כאמור, ובדבר פרטי ההתקשרות עם הרשות המאשרת באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רשות הספנות והנמלים. זו בעצם ההוראה האופרטיבית שדיברתי עליה כשהקראנו את הגדרת הרשות המאשרת. כן. סעיף שמירת הדינים יהיה סעיף 4. שמירת דינים 4. אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין חובות המוטלות על הבעלים הרשום כל כלי השיט, קברניטו או מי שבידו השליטה בכלי השיט. בשלב הבא בעצם יש תוספת שקובעת את האזור שאסור לשיט, הוועדה יכולה לעיין בה.

איך בעצם ידעו הגורמים שאסור להם להיכנס לאותו אזור שבעצם אסור להם? כי הרי אין סימון על פני המים, וזאת בכל זאת הוראה שיש לצידה סנקציה פלילית. איך המידע מגיע לכל כלי השיט הרלוונטיים? כן, אדוני. מאוד מקובל בעולם הספנות שהודעות רלוונטיות לכלי שיט מפורסמות בכלי תקשורת שקוראים לו "הודעות לימאים". זאת הנורמה הנוהגת בעולם הספנות בכלל, וכך גם אנחנו מתכוונים לפרסם את ההודעה הזאת, כשם שפרסמנו את כל ההודעות הקודמות, וגם הודעות אחרות, בכלי הזה שקוראים לו "הודעות לימאים" והקברניטים וסוכני האונייה יודעים שבאופן תדיר הם חייבים להתעדכן שם. זאת דרך הפרסום היעילה ביותר לתחום הזה. זה גם כלי בין-לאומי?

אז זה מתפרסם באנגלית, עברית, ערבית?

כן, באנגלית, באתר האינטרנט שלהם.

אז אנחנו מצביעים על הוראות שעת חירום. יש הערות? התנגדויות?

מצביעים על הוראות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) (איסור שיט סביב אסדת כריש) התשפ"ב-2022. גברתי, נא לא לצלם כרגע למרות שאנחנו מתים על בליאק וענבר בזק. את יכולה לצלם אותו, מהכיוון הזה את יכולה. מי בעד הוראות שעת החירום? מי נגד?

אין. הצבעה בעד, 1 נגד, 0 נמנעים, 0 ההוראות מאושרות הוראות שעת החירום אישור שיט סביב אסדת כריש מאושרות, תודה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 10:04.